חבר הכנסת טיבי, אנא, נמק את הרביזיה. אני מודה לך. אדוני היושב-ראש, רבותיי, דבריי אלה אני אומר אותם מהלב וגם מהשכל. במשך חודשים רבים מנהלים המתמחים מאבק צודק, ערכי נגד קיפוח והתעמרות של משרד המשפטים ושל הלשכה. משרד המשפטים פה. נמצא את ההתייחסות שלכם. תודה, אדוני, אם ייתן לי לדבר.

כולם הסכימו שהבחירות יהיו ב-9 באפריל, וכל יום לפני כן ייטב.

הסכמנו שאפשר לעשות דברים בהסכמה עד שמפזרים את הכנסת ויוצאים ממנה. גם אחרי שמפזרים. גם אחרי חוק הפיזור. לכן גם אני, גם אוסנת וגם אמיר אמרנו שיש חוק אחד - - שכחת אותי? גם אני. דקה, דקה. אני מצטט את עצמי מהישיבה הקודמת, אדוני. יש חוק אחד שאפשר להביא אותו בהסכמה. יושב-ראש הוועדה מיקי זוהר הסכים ואמר שנושא המתמחים הוא נושא חשוב שאפשר להביא אותו להסכמה,

אני מגויס.

אתם מגויסים, ואני משמיע את קול המתמחים מי נשאר?

אחרי שהתקבלה הצעת החוק לפזר את הכנסת ברוב קולות אני הגשתי רביזיה. מטרת הרביזיה לשים את כולכם בסד של זמן ולאלץ אתכם להתחייב בפנינו כאן בוועדה או בפני המתמחים ובני משפחותיהם שעוברים ימים קשים ותולים בכם תקוות שאנחנו כולנו מביאים את ההצעה הזאת בהסכמה של כולם גם אם היא טרומית, ומריצים אותה בטרומית, ראשונה, שנייה ושלישית. אתם מכנסים את הוועדה. לחצו עליי להסיר את הרביזיה.

אני מרגיש שאני עומד לבדי מול הסכר, מול השטף של ההתעמרות - - מי לחץ?

מהקואליציה לחצו עליי להסיר.

לא, תגיד מי. אני עומד לבדי מול הסכר - - במי אתה נלחם? אנחנו בעד להעלות את זה. אחרי שאני אסיים תגיד את עמדתך. - - - לא, אני רוצה התחייבות עכשיו. אני מרגיש שאני עומד לבד. אם תנצחו אותי תנצחו את המתמחים. לכן תגידו לי עכשיו, אחמד, אנחנו כולנו מתחייבים שביום שני אנחנו מביאים את ההצעה של המתמחים להצבעה בטרומית,

שנייה ושלישית כמו שאתם עושים עם חוק פיזור הכנסת. לעשות שלוש הצבעות באותו יום? אתם מלכים בלעשות שלוש הצבעות. נעשה ביומיים. ביום ראשון ושני. אני הייתי רוצה שתוסיפו עוד יום או יומיים. מה יקרה? לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. הבחירות יישארו ב-9 באפריל. אבל אפשר להציל אלפי מתמחים ואלפי משפחות.

תפסידו חצי יום למען המתמחים. אני שומע פה לחישות, למה נותנים לאחמד טיבי להוביל את זה.

מגיע לך. תיסלם, עיסאווי, אתה גם עבדת יפה. אני אומר קחו את זה, אתם תובילו. אני מוותר על הקרדיט, רבותיי. אתם הממשלה, אתם הקואליציה. האופוזיציה כולה מגויסת. קחו את הנושא ואני אצביע יחד איתכם. כל עוד אתם לא עושים את זה, אני מוביל את זה. אני רוצה לשמוע את משרד המשפטים. מיקי, תשמע אותנו. אני מבקש לשמוע את משרד המשפטים. תודה, אדוני היושב-ראש. השרה ביקשה להמתין שבוע לתוצאות הבחינה לפני שהיא תבחן - - - מה זה קשור? מה זה קשור?

- - - זה לא קשור. אנחנו - - - - - - אני מבקש לא להפריע. - - - אנחנו באים לקדם - - - של שנים קודמות.

חברים, רוצים לאפשר לו להביע את עמדתו. תודה. השרה ביקשה להמתין שבוע - - - עוד שבוע אין כלום. ללכת על הראש של - - - אתם לא נותנים לו לסיים. הוא יחזור על המשפט. למעשה, הם לא נותנים לי להתחיל. אז תתחיל ותסיים. אם אפשר אני אשמח לסיים משפט.

השרה ביקשה להמתין שבוע לתוצאות הבחינות לפני שהיא תבחן את האפשרות לחתום על התקנות של הפקטור. טוב. אני מפריעה לך? יופי. אתם מפריעים ל-4,000 מתמחים.

תסתכלו לנו בעיניים. לא להפריע, בבקשה. השרה החליטה לחתום על התקנות של הפקטור.

אז למה לחכות? אז למה לחכות שבוע? - - - תנו לו לסיים את המשפט. חברים, באמת. להגביר את הלחץ - - - - - - אבל הוא אומר שהיא הסכימה לחתום על התקנות. לא שמעת? אולי הוא יגיד לך שזה קורה היום? תנו לו לסיים את המשפט. - - - השרה שקד יכולה לפתור את זה, לחתום ולא להתעמת - - - - - - אין לנו שום דבר חדש לחדש לנו. זה בידיים שלנו. אי אפשר לנהל דיון. - - - השרה שקד יכולה להוציא את הערמונים מהאש - - - אני מתחיל לקרוא אנשים לסדר ואני מתחיל להוציא אנשים מהאולם - - - - לחתום, ולא להתעמר באלפי אנשים - - - כל מי שייקרא לסדר שלוש קריאות ייצא מהאולם. - - - אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. זכות דיבור. אני קורא את אוסנת פעם ראשונה. - - - למה השרה לא - - - אני קורא את יואל חסון בקריאה ראשונה. תסיים, בבקשה. השרה שקד - - - קריאה שנייה, חבר הכנסת חסון. ולכן השרה חתמה על התקנות. עכשיו אפשר להמשיך בצעקות. השרה חתמה על תקנות. מה זה אומר? - - - מה זה אומר? אם אני אוכל להמשיך את המשפט. כן, אתה תוכל. אני אמשיך בקריאות.

אז נגמר.

לא, לא נגמר. מתי היא חתמה? חתמה ברגע זה על התקנות. ברכות, ברכות. מה תוספת הניקוד? השרה חתמה על התקנות. כרגע הוועדה המקצועית - - היא חתמה על תקנות שמסמיכות את הוועדה לקבוע - - - - - - אני מבקש לשמוע אותו. כרגע הוועדה המקצועית רשאית לראשונה בעצם עד עכשיו הייתה בעיה משפטית מכיוון שאף גורם לא היה רשאי לתת את הפקטור.

זה נכון בהחלט. נתנו לה סמכות בתקנות. כרגע הוועדה המקצועית קיבלה לראשונה את הסמכות להעניק פקטור. האם השרה תמליץ לוועדה לתת פקטור? - - - אם לא יהיה שקט אני לא אוכל להמשיך את הדיון.

אני מבקש שקט. אני מבקש שקט ועד שלא יהיה שקט מוחלט אני לא אוכל להמשיך את הדיון. פעם ראשונה שמפריעים ליושב-ראש לדבר. זה באמת משהו. מיקי, אתה יכול לתת - - - רשות דיבור?

מברך את שרת המשפטים איילת שקד - - אל תמהר. בדיוק. למה, מה הבעיה?

כשיתנו לי אני אגיד.

אי אפשר ככה. התקנות לא טובות? לא, זה לא קשור. השרה לא עשתה כלום.

היא נתנה סמכות לשופט שוחט שלפני חודש עמד ואמר: גם אם הייתה לי סמכות לא הייתי נותן פקטור. אמיר, לא סיימתי את דבריי, ועד שלא אסיים את דבריי אף אחד לא יוכל לדבר. מה לעשות, אני קובע את סדר היום. אז תנו לי לסיים לדבר. אפשר לחזור לסדר היום?

אגב, זה הוגש בגלל המתמחים. אני מברך את השרה איילת שקד על החלטתה. זאת החלטה שמביעה תמיכה בעיקרון - - פחחח. - - שאנחנו תמיד דיברנו עליו פה - - אמיר, אם לא תפסיק עם ה"פחחחח" זה לא יילך. היא עושה צחוק ואתה רק קונה את זה.

שמעת

- - - אז למה אתה קופץ למסקנות? תתחיל מהתחלה, מיקי. אני מברך את השרה משום שההחלטה של השרה זאת הבעת תמיכה בעיקרון שאנחנו מדברים עליו בשבועות האחרונים

זה דבר חשוב וקריטי להמשך הדרך.

אבל מה מבחן התוצאה, מיקי? השלב הבא זה מבחן התוצאה. מבחן התוצאה תלוי גם בוועדת ההסכמות.

אני יכולה רגע לקבל רשות דיבור? עד עכשיו אני רק צועקת סתם. תן לי רגע לדבר - - - חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה.

לפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד לנציג של משרד המשפטים שלהגיד לנבחרי ציבור "תמשיכו לצעוק" זאת בושה. אנחנו נבחרי ציבור, אנחנו לא צועקים. אנחנו מייצגים עמדה. אתה צריך לחזור בך מהמילה שניתן לך כבוד - - אני חוזר בי. הוא חזר בו מהאמירה. די. שנית, אני עקבתי מהבוקר אחרי התנהלות הדברים ואני אומר לך, ידידי אחמד, אם לא היה אחמד טיבי היה צריך להמציא אותו היום בשביל הרביזיה הזאת. אני אומר לך תודה על מה שעשית. תודה רבה לך. דבר שני, מיקי, אתמול היה דיון בוועדת הרפורמות,

מיקי, חשוב לי שתקשיב. אתמול היה בוועדת הספורט, ואתה נכנסת וביקשת דבר שהמחלקה המשפטית של משרד האוצר אמרה לך שאתה לא יכול.

אנחנו נבחרי ציבור נעשה את זה בחוק, עמדתכם שמענו אותה. נכון או לא?

מה שאמרת אתמול בוועדת הספורט זה בדיוק מתאים היום.

זה בדיוק מתאים היום. אני מצטער אבל אני מסכים איתך. נכון, זה המצב. דבר נוסף, בחודשים האחרונים מאז שחבר הכנסת אוחנה עשה את הכנס שבאו אליו יותר מ-500 מתמחים ועמדנו אני, אוחנה,

חסון וכל ראשי הסיעות כאן עמדו והתחייבו בפני המתמחים, אנחנו הולכים לקדם את זה. בואו נהיה גברים. אנחנו הרוב בואו נקבל את ההחלטה. מיקי, אסור להתנות את זה בשרת המשפטים. חברת הכנסת אוסנת מארק, בבקשה. ראשית, אדוני היושב-ראש, אני שמחה שאנחנו מדברים כרגע על המתמחים. אני מצטרפת לברכות שלך לשרת המשפטים איילת שקד שסוף-סוף התרצתה והבינה את המצוקות של המתמחים האלה. אבל כל מה שאנחנו אומרים פה מסביב לשולחן הזה לא יהיה שווה אם לא נצליח לסדר ולהעביר את התקנה הזאת. מדובר ב-4,000 חבר'ה שממתינים. הם לא עובדים, הם לא לומדים. זה משפחות ומשוחררי צבא ואני לא יודעת עוד מה

דקה,

אין בעיה. אני יודעת שהקואליציה בעד והרבה סיעות מהבית בעד, ולכן גם בוועדת ההסכמות החוק הזה יכול ללכת בצ'יק.

חבר הכנסת אוחנה, בבקשה.

מה ששרת המשפטים עשתה בהחלטה שלה מיקי, חשוב שתדע כי קולות הגיחוך לא היו כלפיך. הם היו כלפי ההחלטה הזאת. בעצם השופט שוחט שעומד בראש ועדת הבחירות היה כאן בכנסת לפני כחודש וחצי אמר שלדעתו אין בידיו הסמכות - - אבל יש לך סוף-סוף גיבוי מהשרה שקד. רגע. - - אבל גם לו הייתה לו הסמכות הוא לא היה נותן תוספת ניקוד. אז עכשיו השרה שקד כשהיא יודעת את הדברים האלה היא אומרת, ניתן סמכות לוועדה - - השרה שקד גם רוצה לעזור. הצעת החוק שלי שעליה ביקשתי ממך פטור מחובת הנחה ועליה אני חושב שחתומים מכל סיעות הבית ואני מקווה שתעבור מסמיכה לא רק את הוועדה הבוחנת, אלא גם את השרה לתת תוספת ניקוד. מה העמדה שלה? אני אגיד לך למה, כי השרה היא כן גורם פוליטי. היא כן תבוא בפני הציבור ותבקש את אמונו מחדש.

לדעתי, נכון שהיא תהיה מוסמכת ולא רק הוועדה הבוחנת. קיבלתי, קיבלתי. השופט שוחט יגיד - - - חבר הכנסת חסון, אחרון הדוברים. ביטן, רוצה גם לדבר? אם כולם בעד - - - תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להזכיר לוועדה ולחברי הכנסת שאני הייתי הראשון לפני חודשים ארוכים שפנה לשרה שקד בעניין המתמחים וביקש ממנה להיכנס לנושא ולטפל בזה. השרה לא עשתה את זה ויכלה למנוע את כל התהליך שאנחנו עוברים - - אבל - - - ואף אחד לא עשה. ועד שלא הגשתם - - - אנחנו לא שם. - - ומי שמשלמים את המחיר זה המתמחים ואלפי אנשים ומשפחות. אם הדבר יגיע לוועדת ההסכמות נדון בזה. אפשר בהחלט שהשרה שקד תפנה עכשיו לשופט השוחט או שוחט איך שתקראו לו ותבוא ותגיד לו בצורה ברורה: קיבלת את הסמכות, תן את הפקטור ההגיוני והנכון שצריך להינתן ולחסוך מאתנו חקיקה. חברים, בוועדה הבוחנת שבעה חברים שישה מתוכם מלשכת עורכי הדין. מה עשינו בזה? חבר הכנסת חסון, תודה רבה.

דפנה פלר,

בבקשה, גברתי, אנחנו צריכים לעבור להצבעה. אני אעשה את זה ממש מהיר.

דקה לפני שאתם מצביעים

שתסתכלו לנו בעיניים ותעבירו את זה כמה שיותר מהר. בעזרת השם. תנו לה לדבר - - - רביזיה גם. שנתיים - - - ניסיון התאבדויות, גירושין, פשיטות רגל על כלום.

אני מבקשת. בעזרת השם נעזור לכם. אנחנו נעזור לכם, דפנה.

אני מבקש להודיעכם שההצבעה על הרביזיה גם תקבע האם מתקדם חוק פיזור הכנסת. זה לא קשור לנושא המתמחים. נושא המתמחים הובהר. יש כבר עמדה חיובית של שרת המשפטים, יש גם עמדה של מרכז האופוזיציה ויושב-ראש הקואליציה - - אבל בוועדה הבוחנת יש מספר חברים מלשכת עורכי הדין.

יש עמדה של מרכז אופוזיציה וראש הקואליציה לקדם את החקיקה הזאת. לכן כולכם מתבקשים להצביע נגד הרביזיה כדי שחלילה לא נעכב את תהליך פיזור הכנסת בהתאם לרצון יושב-ראש הקואליציה. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה בעד הרביזיה אין נגד, רוב נמנעים, אין הרביזיה לא נתקבלה. הרביזיה לא התקבלה. הישיבה מהפעם הקודמת הסתיימה לה. הצעת החוק קיבלה פטור מחובת הנחה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:53.